בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. אני מקדם בברכה את שר האוצר,

ברוכים הנמצאים, תודה רבה. אני מבקש שתסבירו לנו את שני החוקים